בוקר טוב, חברי ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. אני מתכבד לפתוח את הישיבה. הוראות התקנון קובעות שהוועדה תקבע יושב-ראש ואת חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. הוועדה המסדרת הניחה בפני הוועדה והמליצה על חבר הכנסת דוד ביטן לעמוד בראש הוועדה. דוד הוכיח את עצמו, נדמה לי, לאורך כל השנים ובעיקר בארבע השנים האחרונות כפרלמנטר וכאחד ששולט בכל מה שקורה פה, בכנסת, ומה שנקרא צץ לחיינו הציבוריים. בראשון-לציון הכירו אותו היטב אבל בקרב אזרחי ישראל הוא צץ כמטאור, ואין אדם שלא יודע לבטא היום את השם "דוד ביטן". אז אין לי ספק, שגם פה, כיושב-ראש הוועדה ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, שזאת ועדה שנושקת בין מה שנקרא חוץ-לארץ ודואגת להבאתם של יהודים לארץ ולראות שהם נקלטים כמו שצריך, ושומרת על הקשר עם העם היהודי בגולה

שתעשה את זה בדיוק באותה נחישות, נמרצות ויצירתיות, כמו שעשית כל תפקיד אחר שבו היית. אני שמח להמליץ בפני הוועדה לבחור בדוד ביטן ליושב-ראש הוועדה.

בחירתו ירים את היד. מי בעד, מי נגד, מי נמנע? הצבעה בעד הרוב נגד אין נמנעים אין ההצעה אושרה. אני קובע שפה אחד נבחרת להיות יושב-ראש הוועדה לקליטת עלייה. כעולה חדש לשעבר, אני יכול להגיד שזאת ועדה מאוד מאוד חשובה. אתה עולה חדש? אני כבר ותיק אבל עליתי. איפה נולדת? בארגנטינה. אני נולדתי במרוקו. עשינו עלייה, כל המשפחה אבל אני מדבר עם ילדיי הקטנים, בני שנתיים וחצי, רק בספרדית. אז אני מכיר ויודע כמה חשובה הוועדה הזאת. מי שלא בא במגע עם העולים, כנראה לא מבין אבל מי שבא במגע עם עולים ועובר לארץ אחרת ותרבות אחרת והתאקלמות למדינה שונה, לחוקים שונים ותרבויות שונות, מבין כמה חשובה הוועדה הזאת. אני מאחל לך הרבה מאוד הצלחה ומעביר לך את פטיש ניהול הישיבה. בהצלחה. דוד, ידידי הטוב, קודם כל, ברכות. אני חושב שהמינוי שלך לוועדה הזאת הוא מינוי טבעי, ואני גם אומר לך למה: אני חושב שאחד הדברים הכי יפים שהעלייה הביאה אלינו,

זה את המאכלים המיוחדים של כל עדה. ומי כמוך מיטיב להבין בתחום הזה - - אני אוכל מאכלים של כל העדות. ב שהמינוי שלך הוא באמת טבעי ומתבקש, ואני חושב שאתה גם בא עם ידע מעמיק לפחות בהיבט הזה, שיש לי ספק אם מישהו יכול להתחרות בו אבל בנימה יותר אגב, זה פטיש ניהול הישיבה ולא של הסטייקים... לגופו של עניין אני חושב שהוועדה זוכה ביושב-ראש עוצמתי. אתם יודעים, בבניין הזה יש 120 חברי כנסת, לכל אחד ואחת מאתנו יש קול אחד אבל באופן טבעי, יש אנשים שהם בעלי השפעה,

ויכולת להניע מהלכים גם מול הממשלה, שהם צברו לאורך השנים. אני חושב שדוד, שעשה פה באמת שורה שלמה של תפקידים - יש מעט אנשים בכנסת שיש להם יכולת להניע ולקדם מהלכים באופן שלך יש, ואני חושב שתחום העלייה,

הקשר עם יהדות התפוצות, שלצערי לא תמיד מקבל את הזרקור שהוא צריך לקבל, ולא תמיד יש יכולת לדחוף אותו קדימה בעוצמה הנדרשת יש כאן,

הזדמנות ממש בקנה מידה היסטורי בעיניי. לקחת אותו ולהעצים אותו ולדחוף אותו ולייצר לו את המשאבים ואת הדברים שדרושים לצורך זה, ואני חושב שהעובדה שאתה יושב כאן היא נכס עצום לכל העולם הזה, של העלייה, של הקליטה ושל הקשר עם יהדות התפוצות. אני רוצה לומר עוד דבר שאני חושב שצריך לשים אותו על השולחן: אין קיום למדינת ישראל ללא קליטת עלייה. זו בעיניי אבן-היסוד שעליה נשען כל המבנה הזה שנקרא מדינת ישראל. אני רואה בכל יהודי בעולם כאדם שנולד עם סוג של שובר כזה, שמקנה לו את הזכות לבוא לכאן, בין אם יממש אותה, בין אם לא יממש אותה. בין אם יעשה את זה כשהוא צעיר או מבוגר, אבל הזכות הזאת היא זכות מוקנית. זה לא משהו שמדינת ישראל נותנת או שאנחנו נותנים. הזכות הזאת של כל יהודי שנמצא בתפוצות היא בעיניי המהות של הציונות, ואנחנו צריכים לעשות מאמץ עצום כדי לשכנע את האנשים האלה לממש את הזכות הזאת ולבוא הנה. אני חושב, דוד, שאתה, עם היכולות שלך, תוכל בעניין הזה לקחת את הנושא הזה ולתת לו את העוצמה הנדרשת כדי שנראה את המספרים של העולים שהיינו רוצים לראות פה, והם בעיניי צריכים להיות מספרים הרבה יותר גבוהים. אני חושב שזה אפשרי, ואני בטוח שאתה תיקח חלק משמעותי בהובלה של העניין הזה. אני באמת מאחל לך הצלחה גדולה, ואיך אומרים? שנזכה לראות כאן רבים ובמהרה. תודה רבה. אני גם אתייחס לברכות, כבוד היושב-ראש. אני, מהניסיון בוועדה הזאת, גם כיושב-ראש - - היית

כ, בכנסת ה-19. בממשלה שהייתה 18 חודש? כן. לאחר מכן, הייתי חבר ועדה. אני תמיד אומר שבוועדה הזאת אין קואליציה, אין אופוזיציה. הוועדה עניינית לטובת העולים, לטובת היהודים בתפוצות. אני חושב שאפילו כמעט ואין פה מריבות שאנחנו רגילים מהוועדות. אני פעם אחת הוצאתי מישהי.

חברת מפלגתי פנינה, שהיום היא שרה. הוצאתי אותה מהוועדה אבל בעיקרון, כאן פועלים באמת ברמה עניינית לטובת העולים, ואני מכיר את היכולות שלך ואני בטוח שתתרום הרבה לטובת העולים והעלייה. אני גם יכולה לברך? כמובן שאני מצטרפת לברכות ליושב-ראש הנבחר. רק שתדע, שהייתי אתה בארמניה ולא האמנתי, בפרלמנט היא דיברה שעה שלמה באיזו ישיבה, ואנחנו רוצים ללכת. אז אמרתי, לא צריך תרגום. גם תרגום, זה יהיה מסוכן מדי. יש לנו הרבה ביחד עם דוד, ולא רק בארמניה. היינו ביחד גם באוקראינה, והיינו יחד בעוד כמה מדינות. אני חייבת להגיד שמה שמעודד אותי זה שדוד מתחבר לאנשים בלי שום קשר לארץ המוצא, וזה מאוד מאוד חשוב. אני דווקא חושבת שאתה פה, בוועדה, תוספת מאוד משמעותית. כשאנחנו יושבים פה, חברי כנסת, שמתעסקים בזה יום יום זה סוג של רוטינה. אתה אדם חדש שנכנס ופתאום תראה את הדברים האלה, ובעיניי אתה תהיה הכלי שמאוד יעזור לוועדה ולנו, לחברי הוועדה, לפתור את הסוגיות של האוכלוסייה שהגיעה לארץ ישראל.

אנחנו מדברים המון על עלייה, וזה מאוד מאוד חשוב אבל אנחנו צריכים לדבר על האינטגרציה. אנחנו לא רק צריכים להביא את האנשים לארץ, אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי שכל אדם במדינה הזאת יוכל להגיד את המשפט: אני גאה להיות ישראלי. וזה גם התפקיד של הוועדה הזאת. אני בטוחה שבמתכונת הזאת, בהרכב הזה, אנחנו נוכל באמת להביא להצלחות של האנשים האלה. בהצלחה ותודה רבה.

תודה. קודם כל, ברכות. אנחנו לא מכירים אישית אבל נעמיק את ההיכרות,

אני חבר כנסת חדש ומצטרף לוועדה. בהמשך לדברי טלי ולדברי יו"ר הכנסת, כרגע יש לא מעט בעיות דחופות, במיוחד בהקשר של הקורונה כמובן. מעל 30,000 איש שעל בשנה האחרונה והם עכשיו בשיא ההתמודדות עם השלכות המשבר, כמובן גם בזה נתעסק אבל אכן, הקשר עם יהדות התפוצות הוא קשר בונה והוא קשר שאמור למצות את הראייה שלנו, כמו גם הראייה של אותם יהודי התפוצות כי זה תהליך שמזין אותנו הדדית. שוב ברכות, ואני מקווה לעבודה פורה, משותפת ועם הרבה הישגים של כולנו. תודה.

אני רוצה לברך אותך, אדוני היושב-ראש, ולאחל לך ברכה והצלחה. אני בטוח שתעשה את זה בצורה מצויינת. אני רוצה לחדד לכולנו את גודל האתגר: אנחנו רואים את ההתרחשויות היום בארצות-הברית, וקצת קשה לנו לשכוח את משבר הקורונה, איך הוא עובר ועבר על אחינו בתפוצות.

פעם אחת זה האתגר שנמצא בתפוצות, של החיבור והזהות היהודית ועידוד העלייה, ופעם שנייה זה הקליטה כאן,

הייתי בתערוכת גמר של הבת שלי לפני יומיים בעבודות אומנות. הייתה שם ילדה עולה חדשה מבני מנשה. היא לא הייתה שם באמת אבל הציור שלה היה נוכח שם, וגם זה אמר לי משהו. הציור שלה היה של ילדה שיושבת עם איזה שהוא סטנדר כזה, כביכול בכיתת לימוד אבל הכול בחורשת עצים, והוא כל כולו הקרין בדידות. כל התערוכה עמדתי והסתכלתי על זה. אני חושב שאנשים עולים פה, לארץ, מתמודדים עם אתגרים עצומים. אנחנו לא תמיד חשים את האתגרים ואת העוצמות של מה שצריך לעשות כאן, וככל שנטיב לשפר את תהליך הקליטה ולהיות ערים לנושא של הדיפלומות של עולים חדשים ולמה אחיות שעולות מצרפת לא מצליחות להיכנס ולשמש כאחיות כשאנחנו במצוקה ועוד כהנה וכאלה נושאים אלה דברים שאנחנו צריכים לעסוק בהם ביום יום לדעתי. בשנה האחרונה זכיתי לשבת כאן, בחדר, ליד חדר ועדת הקליטה, ולמדתי בכל פעם את הנושאים והאתגרים. יש פה תכנית עבודה שלמה שרק צריך לבוא ולהוציא אותה לפועל.

אדוני היושב-ראש, קודם כל, אני מצטרף לברכות של יושב-ראש הכנסת וחברתי טלי. אני חושב שהוועדה הזאת זוכה שה"בולדוזר" של הליכוד יושב בראשה. אני חושב שזה יהיה מאוד משמעותי לפעילות של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות. מי כמוך ייצג את התפוצות בתוך הליכוד בביקורים ובשיתופי הפעולה עם הקהילות היהודיות בחו"ל. אני חושב שזאת זכות גדולה לעמוד - - הייתי צריך לצאת אבל בגלל הקורונה והבחירות הכול בוטל.

עכשיו, כיושב-ראש הוועדה אתה בכלל - - מה עכשיו? צריך להוסיף פה: התפוצות והיציאות לחו"ל.

מאחל לך המון בהצלחה בתפקיד הזה. אני, כחבר ועדת הכספים, אשמח להיות המקשר.

בסוף בלי הצינור שמזרים את המזומנים, קשה לקדם דברים בוועדה כזאת. בשמחה אשתף פעולה. בהצלחה רבה. גו'ש, הם צריכים לצאת אז... אני והיושב-ראש צריכים לצאת, יש ועדות. אני מודה ליושב-ראש על הדברים וגם ליושב-ראש ועדת הכנסת, שאני רואה שהוא נכנס יפה למשימה. שמעתי שאתה יושב-ראש של שתי ועדות. זה תקדים שלא היה דבר כזה בדברי ימי הכנסת. אבל היית חבר מועצה, היית סגן ראש-עיר, היית יושב-ראש ועדת תכנון ובנייה, היית סגן יושב-ראש הכנסת,

ברעננה. אני חושב שהוועדה הזאת היא ועדה מאוד חשובה.

שמים אותה בצד אבל היא עוסקת בנושא מאוד מאוד חשוב עלייה וקליטה. תהיה עלייה עכשיו, שתדעו. אנחנו צריכים להתארגן לעלייה כי מה שקרה בקורונה וכל נושא האנטישמיות בשנתיים האחרונות, יובילו לעלייה יותר גדולה מאשר בשנים האחרונות. זה נכון מה שהיושב-ראש אמר אנחנו חלק מהעניין שאנחנו מתקדמים למצב שמספר היהודים במדינת ישראל הוא תמיד טוב וגדול, וזה גם חלק מהעלייה לאורך השנים. זה חלק מהעניין שאנחנו מקדמים. אני כבר עשיתי פעולות בקדנציה הקודמות עשיתי שני חוקים שלא עשו אף פעם וסיימתי אותם. חוק אחד זה הנושא של הר הרצל הנושא שיש שם משהו שהסוכנות מטפלת. לצערי הרב, במשך שנים זה לא קיבל תקצוב נאות ממשרד ראש הממשלה. היו מעבירים תקציב אבל לא את כולו, בגלל כל מיני סיבות טכניות. חוקקנו חוק שהכספים האלה יועברו והנושא הזה בפעילות. דבר שני הייתה לי זכות, יחד עם חבר הכנסת אמסלם,

שקשור לעניין הזה שהאוצר ומשרד המשפטים עשו בעיות בכל מה שקשור לתקציבים שהמדינה נתנה בעניין של הפעילות של הסוכנות, שהיא מעודדת עלייה. כשבאים לפה צעירים ישראלים לישראל, בסופו של דבר חלק מהם חוזרים או נשארים. חלק מפעילות העלייה היום במדינות היותר מבוססות כמו ארצות-הברית,

צרפת וכולי, חוקקנו חוק והייתה בעיה של התאמה בין האמנה שהייתה לפני עשרות שנים לבין הפעילות של עכשיו.

דאגנו לתקן ולפתור את הדבר הזה במכרז על מנת שהסוכנות תעשה את זה. מי יכול להביא

צעירים לישראל? צריך לעשות בשביל זה מכרז? בוודאי שזה הסוכנות היהודית, שהיא פעילה בחו"ל, ואת זה גם עשינו ופתחנו את העניין הזה, שהסוכנות לא תתעסק בבעיות בירוקרטיות. אלה שני חוקים שעשיתי. אדוני היושב-ראש, לקחת חלק מאוד פעיל. הייתי אומרת שבזכותך העברנו חוק ליום הניצחון על גרמניה הנאצית. גם נכון, כשהייתי יושב-ראש הקואליציה. אני אומר לכם שיש עבודה לעשות, ואני מקווה שביחד נעשה אותה כי זאת באמת לא וועדה של קואליציה-אופוזיציה אלא כולם ביחד. דבר נוסף שיש פה אתם שכחתם שחוץ מקליטה ועלייה יש גם את התפוצות.

בניגוד לכנסות הקודמות, נתעסק גם במצב התפוצות בעולם. יש הם בעיות מאוד

הגיע הזמן שכמו שיהדות העולם עזרה למדינת ישראל שנים רבות בנושא של תקצוב ועזרה, הגיע הזמן שאנחנו, כמדינה מבוססת, נעזור לא לקהילת ארצות-הברית, ששם יש הון עתק אלא דווקא לקהילות הקטנות, שלא יכולות לקיים את עצמן. אם אנחנו רוצים שהיהדות תישאר כמו שצריך בכל העולם, אנחנו צריכים גם את זה לעשות, להכניס יד לכיס. אין שום בעיה. ליצור אבטחה בפרו, ליצור אבטחה למקומות אחרים ולתת להם פעילות יהודית שאנחנו לא נותנים. זה לא ימנע עלייה כי מי שרוצה לעלות עולה. לא כולם יכולים לעלות. צריך להבין את זה. יש כאלה שלא יכולים לעלות למדינת ישראל אז אם יש 2,000 יהודים בפרגוואי, אין שום סיבה שלא נעשה את זה. זה המשך לפעילות שלי, כיושב-ראש השדולה יחד עם ח"כים אחרים שדולת העם היהודי שעובדת עם הסוכנות. חמש שנים הייתי בתפקיד הזה. נכון, נסענו לחו"ל קצת ובסופו של דבר עשינו עבודה בעניין הזה גם בחו"ל - - נסענו לעבוד. - - גם עם המוסדות הלאומיים. ולכן, אני רואה בתפקיד הזה המשך לחמש שנים שהייתי יו"ר השדולה בכנסת של העם היהודי. תודה לכולם. נתראה בעבודה בכנסת. ג'וש,

דוד, אני רוצה לברך אותך. אני חושב שאתה הבחירה הנכונה. אנחנו מצפים לגל עלייה. בשנה שעברה היינו ב-35,000 עולים, זה שיא של 15 שנה. אנחנו, בעקבות כול הבלגן בעולם,

למשהו כמו 50,000 עולים, מספרים שלא ראינו מאז שנות ה-90. יש לוועדה הזאת המון עבודה. יש משבר עמוק בהרבה מאוד קהילות יהודיות בעולם בעקבות הקורונה. שיעור התחלואה והתמותה בהרבה מאוד קהילות יהודיות היו גבוהות מאוד מהאחוז באוכלוסייה, וצריך לזכור שזה עלייה, קליטה ותפוצות.

אתה עמדת בראש השדולה של העם היהודי בכנסת בשנים האחרונות והובלת חקיקה, נסעת לדרום-אמריקה, לארצות-הברית, לאירופה. ביקרת בכל כך הרבה קהילות יהודיות בעולם. אני לא יכול לחשוב על מישהו שיותר מתאים ויותר מכיר ויותר אכפת לו מלהיות יושב-ראש הוועדה הזאת. צריך לזכור גם שרוב העם היהודי לא כאן. רוב העם היהודי עדין בתפוצות. ולכן, לדעתי, ולא בגלל שאני מזכ"ל הסוכנות, הוועדה הזאת היא הכי חשובה מוועדות הכנסת. ולכן, אני מברך אותך ושיהיה המון בהצלחה.

אנחנו גם נקים כמה ועדות משנה על מנת שח"כים יוכלו לבוא לידי ביטוי בעניינים שהם רוצים. אמרתי, שאין פה קואליציה ואופוזיציה.

נאפשר לכולם לבוא לידי ביטוי. תודה רבה לכולם ולהשתמע. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה

10:45.